אני רוצה לפתוח את הדיון בנושא הארכת החלטת ממשלה 1276, מיום ה-14 במרץ 2022, על היערכות מהירה לקליטת עולים מאוקראינה ורוסיה. עברו שתי החלטות ממשלה, אחת ב-14 במרץ ואחת ב-10 באפריל, החלטת ממשלה 1276 והחלטת ממשלה 1364. ההחלטות האלה הן קריטיות לגבי קליטת העלייה, בטח כשאנחנו מדברים על שנת הלימודים הבאה. בסיור שערכה הוועדה בחיפה בתחילת השבוע, עלה הנושא של הארכת החלטת הממשלה והצורך שלה, בעיקר ממשרד החינוך. אז אני רוצה להתחיל את הדיון עם משרד החינוך,

באשר למשמעויות של זה ואחר כך אני רוצה לשמוע את משרד העלייה והקליטה, איפה אתם עומדים בעניין, כי אנחנו נמצאים כבר ביולי, לחודש ספטמבר, מערכת החינוך לא תהיה ערוכה מהבחינה הזאת.

במסגרת מבצע ׳עולים הביתה׳, מערכת החינוך קלטה 10 אלפים ו-127 אלף תלמדים. 1,405 תלמידים הם בסטטוס של נפלטי מלחמה, כלומר באשרת תייר. החלטת הממשלה אפשרה לנו, בשותפות עם משרד העלייה והקליטה, לתת מעטפת גם להורים, גם לילדים וגם לגילאים צעירים שלא נמצאים במסגרות, כמו מעונות. יש בשיתוף עם הרשויות מרכזים שנקראים מג״רים, שזה מרכזים לגיל הרך, לילדים שלא נכנסים לתוך חוק חינוך חובה. לנו יהיה מאוד קשה להמשיך לתת את המעטפת שניתנה עד כה, ב-01 בספטמבר. בהיבטים של מגשרים, של הכשרות לצוותי הוראה, להמשך פעילות משותפת עם משרד העלייה והקליטה. אנחנו יותר מנשמח להמשיך לתת לעולים ולתלמידים העולים כמובן, את המעטפת שנתנו עד כה. אני רק אוסיף במסגרת משרד החינוך. אז לא רק שיש החלטת ממשלה שהשתמשנו בחלק מהתקציבים כדי לטייב את המהלך של הקליטה שלהם באולפנים, היום אנחנו גם יודעים להגיד מה צריך,

אנחנו כבר למודי ניסיון ואם הגל הבא מגיע, אנחנו יודעים למשל, שכדי שנוכל לתת מענה ליותר,

מבחינה טכנולוגית למשל, הלימודים ההיברידיים שמדברים עליהם בכל המעגלים השונים וכולי, לצורך זה נדרשים תקציבים ייעודיים תוספתיים ויש לנו מסמך מסודר באשר לדבר הזה.

זה לא רק להגיד מה שהיה הוא שיהיה ורק להאריך את התוקף, אלא צריך גם לקבל איזו שהיא החלטה שלומדת ממה שהיה, שרואה מה עשינו טוב ומה עשינו לא טוב על מנת לטייב את התהליך הזה, זה מאוד קריטי. יש לי מסמך מפורט בדבר.

אגף התקציבים לא פה, הם הודיעו מראש שיש להם איזה שהוא כינוס, אבל בהחלטת הממשלה נקבע שהתקציב יעמוד על 500 מיליון שקלים ב-2022 ועל 450 מיליון שקלים ב-2023. השאלה היא גם כמה מומש מזה. מה הבעיה שלכם, תקציב בעצם?

חלק מהתקציבים הם אוטומטיים וחלקם לא.

שעות עולים בבית הספר, הן אוטומטיות, אני לא צריכה - - - אוקיי.

מגשרים, המשך יום לימודים, טכנולוגיות. שזה מתוך החלטות הממשלה האלה.

ימי הדרכה, אמצעים טכנולוגיים, ההפעלה של הבחינות והבדיקות של הבחינות, כל אלה הם לא אוטומטיים, כן חייב להיות תקציב ייעודי לטובת המסה המשמעותית שמגיעה. משרד הבינוי והשיכון, אצלכם יש גם בתוך ההחלטות האלה תקציבים ייעודיים? התקציבים שקיבלנו כבר מומשו. ממה שבעצם קיבלנו יש לנו שלוש פעולות לבצע: 1. פתרון דיור בטווח המיידי, שזה בעצם סיוע בשכר דירה וזה במסגרת ה- - - הקיים. מי שנוחת, מקבל איזו שהיא זכאות, יש איזה שהם שינויים ביחס לזכאי הדיור הציבורי. נתתם עוד תוספת למי שנוחת?

אז זה נגמר או שזה ממשיך? אתה שואל על הקיימים או על החדשים?

מגיעים עוד 50 אלף בשנה הקרובה. לא, אז צריך עבור זה תוספת תקציב. לקיימים, מה שיש יש ולחדשים נצטרך תוספת. מיצינו את מה שהיינו צריכים לעשות לגבי אלה שהגיעו. אוקיי, מה עוד? הנושא השני הוא מיצוי פוטנציאל דיור זמין. במסגרת הדיור הציבורי, אנחנו הלכנו והכשרנו יחידות דיור לטובת קליטה של עולים. יש לנו כרגע עודף של יחידות דיור, שאנחנו בעצם השמשנו, אבל העולים העדיפו משיקולים שלהם, לא להגיע. מתוך 801 יחידות דיור, יש לנו 85 יחידות דיור שהכשרנו עבור גיל הזהב ו-278 בדיור ציבורי, כשבפועל אוכלסו 50 בכל אחד מהם, זאת אומרת שאנחנו בתת ניצול. מה שחשוב להגיד, זה שבעצם הדירות האלו הן עודפים בתוך הדיור הציבורי, שלא נדרשות למלאי. היה ויגיעו חדשים, אנחנו נצטרך לעשות סיקור מצב של ממתינים לדיור הציבורי היום ומשם נצטרך לגזור, לבדוק מה אפשרי לתת בטווח, מתוך מלאי הדיור הציבורי.

משרד הקליטה, הבקשה שלכם להארכת ה - - - כבר הופצה למשרדים? או שעוד לא? אנחנו, כפי שאתה יודע מצוין, בכל דרך, מגדילים את התקציבים ככל שאנחנו יכולים ואנחנו צריכים עוד ללא ספק, כדי לקלוט בצורה מיטבית את העולים שכבר הגיעו ונמצאו. אם נדבר בהיבטי חינוך, אמנם לא ניהלנו על זה דיון באופן הזה ולכן אני מופתעת, אבל אני כמובן מקבלת ומצטרפת לדברים של משרד החינוך בהקשר הזה. אני אגיד על המג״רים שטירה הזכירה, שאנחנו רצינו להקצות לזה מימון אבל אתם לא רציתם ומאז לא שמעתי אחרת, לכן לא נערכנו לזה, כי כשהיה לנו לזה תקציב נאמר לנו שאין בו צורך. אנחנו חלק מוועדת ההיגוי ומהליווי של הדבר הזה. אנחנו כידוע, גם נתנו תקציב ללימודי העברית, גם נתנו תקציב לתנועות הנוער וגם הרחבנו את המענים שלנו לתגבור לימודי לילדים, גם בתחום ׳פלא׳ וגם בתחום ׳יעל׳. שוב, לכל הדברים האלה נצטרך תוספת תקציב, קודם כל כדי כבר לקלוט את 100 אלף העולים החדשים שנמצאים פה. אם אנחנו מסתכלים קדימה, בהיערכות לתוך גל עלייה נוסף, אז בהנחיה של השר כבר התקיימו אצל המנכ״ל שלושה דיונים חסויים בנושא, כדי לראות איך אנחנו נערכים בצורה מיטבית, גם בהיבטי חירום וחילוץ וגם בהיבטי קליטה מהירה של גלי עלייה מאוד מאסיביים. אז אנחנו מכינים תוכנית, בדיוק כמו שעשינו.

הנושא של היערכות לקליטה לא צריך להיות חסוי. הנושא של היערכות לקליטה הוא

אין שום סיבה לקיים דיון חסוי בעניין ההיערכות לקליטה. בהחלטת הממשלה 1276, מופיעים כל מיני דברים שנוגעים גם להיערכות מוניציפלית, לתגבור מערך בלתי פורמלי ברשויות המקומיות ולהרחבת שירותי רווחה, דברים שלכאורה הם מסתיימים. אני שואל את עצמי מה? בהחלטת ממשלה 364, סעיף (3) מנחה את משרדי הממשלה להסיר חסמים לקליטה ומתן מענה בכל התחומים, ביניהם מתן מענה לקליטת תלמידים במערכת החינוך. אז איפה זה עומד מבחינתכם? כי התקציב נגמר. בהחלט. חבל שאגף תקציבים לא כאן. אנחנו בהחלט צריכים תקציבים נוספים כדי לקלוט את העולים שכבר נמצאים כאן, אנחנו עושים את זה, אבל אנחנו עושים את זה עם כל התקציבים שיש לנו. אתם עושים הכול. אני לא יודע, בכל דיונים אנחנו מגיעים ואני אומר לעצמי, יש החלטת ממשלה שנוגעת לתקצוב, מספר העולים לא קטן ולהפך, הוא ממשיך להיות כזה שגדל. הבעיה שתהיה במערכת החינוך בשנים 2023-2024, גדולה לאין ערוך מהבעיה שהייתה בשנים 2022-2023, כי גם - - - נכון, זה גם נכון לגבי 2025 ו-2026. אנחנו יודעים שקליטת עלייה זה לא קסם.

אם האוצר לא מכיר את זה, פנינו לאגף תקציבים והם לא מכירים את זה, אז מי אמור להכיר את זה? אגף תקציבים נכחו בפגישה שקיימנו השבוע עם המנכ״ל, על קליטה של ה - - - מה הדרישה שלכם לגבי התקציב למערכת החינוך? אני לא יודעת לענות על זה באופן הזה. אבל אגיד שוב, שמשרד החינוך נכחו בפגישה שקיימנו. היא לא עסקה בהארכת החלטת הממשלה, היא עסקה בהיערכות לקליטה חדשה. טירה, אנחנו שותפות גדולות, כן? שלא יישמע אחרת. אני לא קיבלתי שום פנייה ממך לסיוע בהקשר תקציבי או בהקשר של איזה קושי בהיבטים האלה, ההיפך, אני לא.

אנחנו ביחד, שיהיה ברור.

אני אומרת שככל שנעמיד איזו שהיא דרישה תקציבית משותפת כך נוכל לפעול בנושא. סיון, הגיעו המון עולים וידענו מתי מסתיימת החלטת הממשלה.

היה צריך להאריך אותה, בדיוק כמו שאתם עושים עם עולים מאתיופיה או עולים ממקומות אחרים. החלטת הממשלה מסתיימת מבחינה תקציבית ב-2023. ב- - - לדעתי. אבל הם נשארים ב - - - התקציב הוא 500 מיליון שקלים ב- 2022 ו-450 מיליון שקלים ב-2023. תלמיד עולה מוכר במשך 10 שנים. אפשר שהם ישפו בהלימה אל מי שנשאר, לא אל מי שלא פה.

אתם הגשתם בקשה בנושא? פניתם לאגף התקציבים שלכם? פניתם אלינו? אנחנו בשמחה - - - אני פניתי אצלנו. אני מסכימה לכל דבר.

אני יודעת להגיד מה הן ההיערכויות בחינוך שמתרחש בתוכניות שאנחנו מקיימים. ככל שמשרד החינוך יגידו מה הם צריכים, אנחנו שותפים לדבר הזה. אפילו לתוכנית המשותפת לא ידענו שצריך. אני חושב שאתן לא צריכות את ועדת העלייה והקליטה בשביל להמשיך לקיים את הדיון הזה, למרות שזה נראה שזה המצב. אני מבקש דבר פשוט. החלטת ממשלה 1276 ו-1364, אם לא טעיתי במספרים, דיברה בעיקר בהיבט התקציבי על שנים 2022 ו-2023. ספטמבר 2023 זה כבר סוף השנה, תקציבי החינוך לא יספיקו לשנים 2023-2024. גם האירוע של החינוך וגם האירוע של הדיור, מחייבים התייחסות מיוחדת. אני לא יודע מה היא ההתייחסות המיוחדת של משרד הקליטה ככל שיש כזו.

האם חזרנו לשגרה ומבחינתנו אנחנו חוזרים לנתונים של 2021,

לשיטתנו, לא. וככל שלא, אז זה מצריך את אותה התייחסות. זה ילדים במערכת החינוך ואני מרים לכם עכשיו פה דגל, אנחנו נמצאים עכשיו בתחילת יולי, שנת הלימודים תתחיל בספטמבר, ככל שלא יהיה תקציב במובנים האלה,

העולים יקבלו פחות, המשמעות היא קליטה פחות טובה, או עזיבה או התדרדרות לנוער נושר. אני אומר שאני, בשם המשרד, מסכימה עם כל מילה שאתה אומר. לכן אנחנו נמצאים בקשר רציף עם אגף תקציבים, על מנת לפתוח מחדש את דיוני התקציב של המשרד שלנו, כי מה שאתה אומר כאן הוא נכון מאוד והוא לא קשור לחירום בהיבט הזה, כלומר - - - בהחלטת ממשלה 1364, ביצעו הפחתה שאני לא רוצה להגיד אותה באחוזים, אבל הפחתה כמעט בכל משרדי הממשלה,

להביא את התקציב הזה. אז כמובן שזה בידי הממשלה בהקשר הזה, ה- - - עוד לא בידיי, אבל אני כן אומרת שוב, אני חושבת שבתוך מה שנקרא שגרה של חירום, יותר קשה להביא את הממשלה ל- - -,

אלה לא עולמות שלי אלא עולמות של הממשלה. אתם קיימתם דיוני תקציב, אני מניח ש - - - זה עלה בדיוני התקציב, אבל זה עולה שוב עכשיו כי ברור לנו ואנחנו מציפים את זה בכל צורה שהיא מול אגף התקציבים, שהדיון על התקציב צריך להיפתח. משרד העלייה והקליטה חייב תקציב נוסף, כדי לקלוט בצורה מיטבית את העולים שכבר נמצאים פה, אנחנו אומרים את זה כמשרד בצורה ברורה, עוד לפני ההיערכות שלנו לגל עלייה נוסף, שאני מניחה, שבהיבטים של גל עלייה נוסף, יהיה יותר קל לקבל אוזניים פתוחות לדבר הזה. אבל אנחנו בהחלט אומרים בצורה ברורה, שאנחנו עסוקים באיך לקלוט בצורה מיטבית את העולים שכבר נמצאים בישראל ובשביל הדבר הזה אנחנו חייבים תקציבים נוספים למשרד. ובהקשר הזה, כמובן שגם למשרדים השותפים, ככל שהם יעבירו לנו על זה מידע, נוכל גם לדבר על זה באופן שהוא משותף, אבל אין ספק. אנחנו נבקש לפני סוף המושב, לדעת מה עלה בגורל של הדבר הזה, לקראת ספטמבר, כי המשמעות היא שפשוט בחודש ספטמבר, אני עוד לא מדבר בכלל על בעיות הדיור ועל מצוקת הדיור, אין קליטה ראויה לילדים עולים. אני רק אגיד שוב ולא חלילה כדי לעשות כאן איזו שהיא תחרות, אלא כדי להגיד מהבחינה של איפה הדיונים צריכים להתקיים. אנחנו יותר משלשנו את תקציבי החינוך שלנו בשנה האחרונה. ההיבטים של מגשרים וההיבטים האחרים, הם לא באמצעות כסף שמשרד העלייה והקליטה מעביר למשרד החינוך, אלא זה תקציב משרד החינוך. ההיבטים של המגשרים, של שעות האולפן במהלך שעות היום, אלה לא דיוני התקציב שלנו, כמובן שזה אינטרס שלנו, שאנחנו שותפים לו ותומכים בו לכל דבר ועניין. אני רק רוצה לתקן. פשוט מקודם הסתכלתי דרך הטלפון והמספרים היו הפוכים. אז סך יחידות הדיור שהשמשנו זה 533, בפילוח של 278 דירות לדיור הציבור ו-255 דירות לגיל הזהב. מתוכן סך הכול אוכלסו 193, בחלוקה של 108 לדיור הציבורי ו-85 לבתי גיל הזהב.

יש לנו תת ניצול מבחינת הביקוש של העולים. אז זה מצבנו מבחינת המספרים. למה יש תת ניצול? אתם יודעים להגיד? משתי סיבות: הסיבה הראשונה זה המיקום. בסוף העולים שהגיעו רוצים לגור בתל אביב והאזור ולא רוצים לגור בפריפריה, בעוד ההיצע הזמין שלנו היה באזורי הפריפריה, הפריפריה העמוקה. הסיבה השנייה, היא שמדובר בדירות ישנות וקטנות, אז הן פחות אטרקטיביות. חבר הכנסת אלקין, תרצה להוסיף משהו לפני שאני מסכם? יש לך מה להגיד שמעון? שומר על זכות השתיקה. אני מכיר את הנהלים, שאתה עוקב אחרי דיונים בשביל שאיך אומרים, זה יתבצע בסופו של דבר. אז הערה בהקשר לדיון הקודם, אולפנים לרואי חשבון ולעורכי דין, היו במשך הרבה שנים אצלנו במשרד,

ברגע שתתקיים דרישה לכך, יש לנו קורסים מובנים ומוכנים ואנחנו יכולים להרים את הכפפה. זו רק הערה לדיון הקודם, כי אני יודע שיהיה על כך דיוני המשך. אני רק אגיד משהו כללי. יש פה מערך שלהם שנבנה לפני יותר משנה, עם תחילת המלחמה, שהוא כולו די מתפרק. אז דיברנו פה הרבה על מענק הסתגלות מיוחד, שבוטל. דיברנו על נוהל עליית חירום, שמתבטל בימים אלה. וגם כל המעטפת של הסיוע,

אם לא תהיה הארכה רשמית בצורה מסודרת, בסוף לא יהיה לה תקציב והכל ייעצר. אז יש פה איזה שהוא חוסר הבנה מוחלט באשר למה שקורה. אגב, ברור לי לגמרי גם למה הדיון היה חסוי, כי אם יתפרסם שהממשלה מאריכה שאכן יש פוטנציאל לעלייה גדולה, אז אי אפשר יהיה להסביר את הצעדים האלה. טוב, לסיכום. אני כבר אומר, יש פוטנציאל ענק לעלייה גדולה. גם אפילו בלי שתמצו את הפוטנציאל, אתם תהיו בגל עלייה יותר גדול ממה שהכרתם בשנים עברו, מה שמחייב פה את הארכת החלטת הממשלה הזאת. אנחנו נקיים פה דיון, שנוכחות אגף התקציבים בו היא חשובה וקריטית, אבל אני אומר אגב גם למשרד הקליטה, עמדתכם בעניין הזה היא משמעותית. So Far היא נשמעת כמו עמדה שאומרת: ״חזרנו לשגרה,

ביטלנו, ביטלנו, ביטלנו, ביטלנו״. אז אני רוצה להבין מה קורה בהיבט הזה. אני חייב לסיים את הדיון הזה לפני השעה 11:00,

תעשו בבקשה כל משרדי הממשלה, את עבודת ההכנה המתאימה.

הישיבה נעולה.

ננעלה בשעה 10:57.